בוקר טוב,

כ"ד באייר התשפ"ב, השעה 10:00 בבוקר

אנחנו כרגע דנים בהצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 30)